אנחנו בדיון העוסק בנושא

הוא פשוט נהיה סמל שלו.

עסקנו בנושא הרגיש של תחלואה וזיהום אוויר; התעסקנו בתחום של פיקוח ואכיפה,

במפרץ כי יש לו זיקה ישירה לתחום מפגעי הסביבה, עסקנו בנושא מכל האמוניה, עבודת המטה לקראת החלטת הממשלה ויישום

ההמלצות בפרק זה היו: לבחון את הרחבת רשימת מקורות הפליטה שבמצאי הפליטות ולכלול בה גם סוגי מזהמים נוספים שאינם כלולים

לקבלת תמונת פליטות לאומית מלאה יותר מאשר המצב הקיים, יישום עקרון הזהירות המונעת שמחויב גם על פי חוק אוויר נקי - ונקיטת גישה שמרנית לגבי פליטות מזהמים

רק הנקודה של החומרים המסוכנים שהעלית בסוף הדברים שלך, אנחנו לא צריכים הרבה יותר. מי שהכריז על מכל האמוניה כעל הנשק הגרעיני שלו זה חסן נסראללה.

גם מול גופי הסביבה שפועלים איתנו המשרד להגנת הסביבה כמובן

את אומרת אפשרות לקדם. עדיין לא ראיתם בעין, לא החלטת ממשלה ולא מהלך נקרא לו על הקרקע לשינוי המצב,

אני מצטערת, לא שמעתי, זה מקוטע.

צר לי להגיד לך, אבל אני מאוד מסכימה איתך. גם אם השתנה מעט מאוד, עדיין אנחנו במפרץ חיפה נושמים את ריחות הדלקים מבז"ן, מתש"ן ומכל התעשייה הפטרוכימית

על פי הנתונים האחרונים שהיו בידינו, ראינו שיש עודף תחלואה בשיעורי הסרטן. צריך לציין פה ולדייק ולהסתייג, שאנחנו מדברים על שיעורי סרטן, מדובר

מגלים התעניינות זה נחמד. מי לא נמצא בראש שלנו לצורך העניין,

תתחילו לעשות בדיקה, אני יכולה לדבר רק בשם עצמי ובשם העירייה, אבל המאמצים שלנו לבוא באמת במשא ומתן עם כל מיני גורמים בממשלה, אנחנו רואים חלקם כן, חלקם לא

זה תחבורה ימית, תחבורה יבשתית. תראו מה קרה בתקופת הקורונה.

רמת זיהום האוויר ירדה יותר מ-50%, אז שמישהו יתחיל להסתכל באמת על

שלום, שמעת את הדברים.

שתיים-שלוש נקודות, ברשותכם.

היא עוד לא אושרה באופן רשמי בממשלה כפי שעלה פה וחוזר בכל הדיון. אני רוצה

הנושא הוא מורכב. מי שיקרא את הדוח יבין מה רמת המורכבות שיש בו. היו ניסיונות בעבר - היה דוח שפיר ב-2006, יש לנו את תוכנית מתאר ארצית 30, יש

כל הנתונים שאני אומרת מבוססים על דברים שפורסמו, דוחות מאוד מקיפים,

המדידה, הביצוע. אני אגב

גם שם הנתונים מדווחים אלינו ומפורסמים לציבור. אנחנו מודדים דליפות בשיטות מקובלות במדינות ה-OECD. יש לנו את מה שאנחנו קוראים לו מפל"ס, שזה מרשם הפליטות הלאומי, גם הוא מפורסם

ללא ספק הדוח הזה האיר נקודות ושיפרנו דברים ודיווחנו על זה למבקר, אבל חשוב מאוד להסתכל קדימה כמו שאמרו פה אחרים. קודם כול, חשוב לי לומר שאנחנו נמצאים בקשר עם המשרד להגנת הסביבה ובאמת יש שם

אנחנו מנקים ומייצרים בדרך הזאת קרקעות לעשרות אלפי יחידות דיור. זה מה שצריך לעשות גם בחיפה. ולכן, הקריאה שלנו היא אחת.

כמובן עם כל האיזונים בין הצרכים השונים. זה לא משהו

אני מניח יש הרבה דברים דחופים, הרבה דברים שקורים עכשיו הנטייה היא לא לטפל בדברים האלה ובמקרה הזה זה עוד עלול להיות מאוחר. לכן, אנחנו נעשה את דיוני ההמשך האלה. דיון ההמשך הבא יהיה עם השרה להגנת הסביבה,

שתציג תוכנית מטעם המשרד שלה. אנחנו נעשה את זה גם עם נציגי המשרדים האחרים. אני מודה לכולם.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:10.